ערב טוב. חבר הכנסת יריב לוין, ברוך הבא לוועדה. זו שאתה מכיר היטב.

כבוד גדול לנו. אנחנו ממשיכים במקום בו עצרנו. אני מזכיר לכם שאנחנו ברוויזיה להסתייגויות

הרוויזיה הבאה היא על הסתייגות מספר 12 בעמוד 3 בקובץ ההסתייגויות.